מוסדות ציבור לעניין סעיף 61. יש עמותה אחת, ממה שהבנתי. ארז, האם אתה יכול לומר לנו? עמותה לעניין סעיף 61 שלא עלתה כי היינו צריכים לעשות כמה בדיקות נוספות. העמותה הזאת נמצאת בחיפה. יש לה איזה מבנה מסוים שהיו בו שתי חנויות למטה ורצו לראות אם זה עסקי או לא עסקי. ומה גיליתם? זו לא הכנסה עסקית. זאת עמותה מאוד-מאוד ותיקה שכבר שנים השכירה את הנכסים. דרך אגב, הם כבר מכרו את הנכסים. איפה בחיפה?

כבר מכרו את הנכס? מכרו כבר את הנכס. אז אולי צריך לשנות את מטרות - -? שלחתי לשם מפקחים כדי לבדוק. אולי זה היה קצת היסטרי מצידנו לנסוע עד לעמותה לבדוק אם זה לא עסקי, כי בסך הכל זו עמותה מאוד-מאוד ותיקה. אלו עמותות שהיו להן אישורים נצחיים. כבוד הרב גפני, בטח אתה זוכר שלפני תיקון 194 היו עמותות שהיו להן אישורי 46 נצחיים.

העמותה הזאת כל כך ותיקה שבאמת לא ידענו. אנחנו חששנו שזה איזה מבנה מסחרי, משהו גדול. בקיצור, בדקתם והכל תקין ובסדר? כן. מדובר בעמותה שהסימון שלה הוא 2023000496 שאנחנו רוצים לאשר באישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61. עו"ד למקין, זה בסדר, זה ניהול תקין?

העמותה קיבלה אישור ניהול תקין.

הצבעה אושר. הרשימה אושרה. אני מודה לכם על הבדיקה שעשיתם כדי להוציא את החשש שהיה כאן. הישיבה ננעלה בשעה 13:15.